ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים, חברים וחברות, ברוכים השבים, היום ד' באב התשפ"א (13 ביולי 2021). שלום לחבר הכנסת יצחק הלוי ולחבר הכנסת מקלב, מיד יצטרף אלינו גם חבר